צהריים טובים. אני שמחה לפתוח את הדיון בהצעת החוק שירותי תשלום, התשע"ח (2018)מ/1246. זה הדיון השלישי. אנחנו נמשיך בהקראת הסעיפים,

סעיף 11. משרד המשפטים, לירון, בבקשה. אני לירון מאוטנר, ממשרד המשפטים. אז אנחנו נמצאים באמת בפרק ד', הפרק שמסדיר את פעולת התשלום הביצוע,

בסימן א': ביצוע פעולת תשלום, הגענו לסעיף 11. "המועד לחיוב המשלם בשל פעולת תשלום נותן

לפני מועד קבלת הוראת התשלום מאת המשלם, נתן המשלם הוראת תשלום לביצוע עתידי, לא יחייב נותן שירותי התשלום את המשלם לפני מועד הביצוע העתידי. לעניין סעיף קטן (א) יראו את המועד שבו הוראת התשלום התקבלה בפועל אצל נותן שירותי התשלום למשלם כמועד קבלת הוראת התשלום ואולם אם התקבלה הוראת התשלום אצל נותן שירותי התשלום למשלם שלא במהלך יום העסקים, יראו אותה כאילו התקבלה ביום העסקים הראשון שלאחר מכן, נותן שירותי תשלום למשלם רשאי לקבוע בחוזה שירותי התשלום פרק זמן בסמוך לפני סיום יום העסקים, אשר הוראות תשלום שיתקבלו במהלכו יראו אותן כאילו התקבלו ביום העסקים שלאחריו." בעצם הסעיף הזה הוא סעיף המשך לסעיף 9, שמדבר על זה שביצוע פעולת תשלום ניתן לעשות רק אחרי שניתנה הוראת התשלום. הוראת התשלום היא הכלי המחולל של פעולת התשלום. וזה מסביר את מה שקשור למועד של קבלת הוראת התשלום, ומתי אנחנו רואים את הוראת התשלום שניתנה ומתייחס למצבים שונים,

הוראת תשלום עתידית או הוראת תשלום שניתנת בסמוך לסיום יום העסקים. יש הערות על הסעיף? היי, אני אילה ברין-רמרז, מחברת PayPal. אני מתנצלת שאני חוזרת לסעיף 10, לא סיימתי בפעם הקודמת להעיר את הערות.

לגבי סעיף 10 היו לנו שתי הערות. אחת מהן היא לגבי

ופרט אימות מוגבר. את ההערה זאת אמרתי, רק רוצה להבהיר אותה. דברי ההסבר, הכוונה שלהם היא לא לצמצם הסכמנו על זה, אני חושבת, עם לירון המטרה היא שלא יצמצמו. ופרט אימות לא חייב להיות דבר פיזי, הוא יכול להיות דבר לא מוחשי שמאפיין את המשלם. וכמו כן, שזה לא יהיה חייב להיות דבר שהוא ייחודי, אלא דבר שמאפיין אותו, כמו למשל, המכשיר הטלפון שלו, פרטים שקשורים לשימוש שלו.

יהיה חייב להיות דבר שהוא אחד לאחד מאפיין אותו, אלא שילוב של תכונות שבאמצעותם יזהו את המשלם. הערה שנייה היא לגבי הסמכות של השר לקבוע הוראות לעניין זה. אז אנחנו מבקשים שבנוסף להסכמת שר האוצר ונגיד בנק ישראל תהיה גם הסכמה של ועדה מוועדות הכנסת. וזאת, כדי שתהיה הזדמנות למשתתפים להעיר הערות ולהיות שותפים לתהליך. בבקשה. לגבי ההערה הזאת, אנחנו כבר ענינו עליה בדיון הקודם והבהרנו שאנחנו לא נכנסים לשאלה מה זה פרט אימות ופרט אימות מוגבר, וקבענו רק את העיקרון. ובהמשך גם למאסדרים,

יש את הסמכות לקבוע הוראות בעניין הזה. אמרנו במפורש שהרעיון הוא בכוונה להיות מרכיבים ולא להתייחס להיבטים פיזיים או לא פיזיים. ולגבי הנושא השני, אנחנו קודם כול, כשיש תקנות

לפי הנחיית היועץ, שזה מפורסם לציבור להעיר הערות. אז מבחינת שימוע ציבורי והיכולת שלו להביע את ההערות שלו, יש מנגנון כזה. אני חושבת שזה לא היה במסגרת הסעיפים שהוועדה עצמה ביקשה להיכנס כאישור. אז מבחינתנו אין צורך. אפשר להסתפק בזה.

יש עוד הערות לגבי סעיף 11? אז אני אמשיך לסעיף 12. "מידע על מועד העברת הכספים לזכות המוטב נתן המשלם הוראת תשלום לנותן שירותי תשלום למשלם,

ימסור לו נותן שירותי התשלום, במועד קבלת הוראת התשלום כמשמעותו בסעיף 11(ב), מידע על המועד שבו יועברו הכספים לזכות המוטב, במסגרת פעולת התשלום." אני רוצה להגיד שזה סעיף שאנחנו כן התלבטנו לגביו, כי במסגרת ה-PSD יש ממש התייחסות ללוחות זמנים של ממש של הסליקה עצמה, והתייחסות מתי צריך להעביר את הכסף. היו לנו כל מיני דיונים פנימיים, האם נכון לקבוע את לוחות הזמנים האלה.

באמת מתוך רצון לאפשר לשוק להתפתח בכל אחד במסגרת שירות שהוא מציע, החלטנו לא להיכנס לתוך הדבר הזה בהצעת החוק הזו. אבל היה נראה לנו שלכל הפחות אנחנו צריכים להבטיח שיהיה איזשהו גילוי נאות ללקוח, שכאשר הוא נותן את הוראת התשלום לנותן שירותי התשלום במישרין, זאת אומרת, שלא באמצעות המוטב, אז הוא ידע מתי פעולת התשלום שלו תבוצע והכספים יועברו. כדי שזה יוכל להבטיח שתהיה באמת את הוודאות והביטחון שהחיוב המקורי שלו למוטב שאליו הוא מעביר את הכסף ושהכול יעמוד בכללים שביניהם ולא תהיה בעיה.

הערות, כן. אני רונן סולומון, פורום חברות כרטיסי אשראי. בעולם כרטיסי אשראי, כפי שידוע, ישנם כרטיסי אשראי בין-לאומיים ממותגים בין-לאומיים שניתן להשתמש בהם בכל מדינה ומדינה בלי שום בעיה. כפי שישראלי שנוסע לחו"ל משתמש בוויזה, במאסטרקרד, במה שיש לו, כנ"ל אותו אדם שמגיע מחו"ל משתמש באותם מוצרים בישראל. ישנה מערכת הסכמים בין-לאומיים בין כל נותני שירותי התשלום למיניהם. הבעיה כאן היא שהרבה פעמים נותן שירותי התשלום לא יודע מה מערך היחסים, או מתי התשלום יתבצע במדינה שנייה, לדוגמה.

אם מגיע אוסטרלי לישראל יהיה את הכרטיס הדיינרס, אמריקן אקספרס,

מאסטרקארד, מה שיש לו - - - אבל הסברתי. זה לא חל על המצבים שבהם הוראת התשלום ניתנת באמצעות המוטב. אמרתי את זה במפורש וזה כתוב בדברי ההסבר. אז אני בכלל לא מבינה איך העולם של כרטיסי אשראי נכנס פה. ההוראה הזאת רלוונטית רק כאשר הוראת התשלום ניתנת ביחסים שבין המשלם ובין נותן שירותי התשלום באופן ישיר,

עכשיו הוא ירצה לדעת את תאריך התשלום. אתם מבקשים שתהיה ידיעה למשלם מה מועד התשלום. כשהוא נותן את הוראת התשלום במישרין.

הוא נתן את הוראת התשלום. אבל זה לא נכנס לזה. אם הוא גיהץ את הכרטיס בארץ, הוראת התשלום היא לא לנותן שירותי התשלום במישרין. גיהץ בחו"ל, לשם הדוגמה. אני גיהצתי בחו"ל, אני צריך עכשיו לדעת, כלומר - - - זה שגיהצת זה לא לנותן שירותי התשלום במישרין. גיהצת באמצעות בית עסק. אז אם כך, זה תלוי נוסח.

כתבנו את זה במפורש גם בדברי ההסבר גם בהוראות כשהסברנו בכלל מה זה הוראת תשלום. ואמרנו שהיא יכולה להיעשות או במישרין או באמצעות אחר, לרבות באמצעות המוטב. הסברנו שהכוונה היא,

נתנו את הדוגמה של כרטיס כדוגמה מובהקת לזה. כשאתה, באמצעות בית העסק, משדר את הוראת התשלום, הרי הוא לא כשאני מגהצת את כרטיס האשראי בחנות, אני לא זאת שמודיעה למנפיק שלי: עכשיו עשיתי עסקה, אלא נמסר באמצעות מישהו אחר.

ולכן אמרנו שבמצבים כאלה שהעסקה משודרת,

דרך המוטב, אז המוטב יודע מתי הכספים מגיעים ואין צורך שגם אני אדע, כי לא תהיה לי בעיה ביחסים ביני ובין המוטב. המוטב יודע מתי הכספים מגיעים אליו. אבל כשאני נותנת את הוראת התשלום למשל, כשאני עושה העברה בנקאית, אני נותנת באופן ישיר לבנק שלי את ההוראה להעביר את הכסף לאליצור לי חשוב לדעת מתי זה מבוצע, כי אני חייבת, מכוח חוזה שכירות, להעביר לאליצור את כספו.

כדי לוודא שאכן זו הכוונה - - - - - - רגע, רגע. אני יודע, אוקיי.

אז אני אומר, בואו נכתוב הערה או תוספת, שברגע שמדובר בהוראת תשלום מובטחת, זה לא חל. זה לא קשור לשאלה האם האפיון של פעולת תשלום מובטחת היא לא רלוונטית לשאלה של מועד הגילוי. כי אחרת תהיה פה בעיה פרשנית. אנחנו לא חושבים שתהיה פה בעיה פרשנית בגלל שכתבנו "במישרין". לא סתם הוספנו את המילה הזו. במקומות אחרים שרצינו לכתוב הוראת תשלום, כתבנו הוראת תשלום. התוספת שאתה מבקש זה בדיוק התוספת שהוספנו ב"במישרין". אני חושב שגם דברי ההסבר מחדדים את זה מאוד בזה שכתוב "מוצע להטיל חובה על נותן שירותי התשלום למשלם". כלומר, החובה פה היא על נותן שירותי התשלום. אם אני כלקוח דיברתי עם נותן שירותי התשלום, על זה סעיף 12 מדבר. לא על גיהוץ בארץ או בחו"ל, זה לא משנה. ברגע שעשיתי את זה באמצעות מוטב כלשהו, הסעיף הזה לא רלוונטי.

בכל מקרה, אנחנו לא חולקים על העיקרון. זה מוסכם?

העיקרון מוסכם.

זה עניין של נוסח.

היא תוספת שהוספנו בדיוק כדי להגיד את הדבר הזה. אם הייעוץ המשפטי של הוועדה יחשוב שיש בעיה עם הנוסח, אפשר לחדד את זה. אני חושב שצריכים רק לחדד את הנוסח,

בואו נשאיר את זה,

אם יש לך הצעה - - - אם יש לך הצעה לנוסח מדויק יותר, אז - - - העברנו. העברתם, בסדר.

שלוש מילים.

כן, בבקשה. אני אייל דותן מאיגוד בנקים. כמה הערות לגבי סעיף 12. קודם כול, ברמה העקרונית גם אנחנו מדברים, כמו שאמרת, שהסעיף הזה לא יהיה. והסיבה שאנחנו חושבים שאפשר להסתפק בסעיף 13, שתכף נגיע אליו, לגבי תיעוד מועדים, כי זה נראה לנו לא מעשי שעל כל פעולת תשלום ופעולת תשלום לתת הוראה באיזה מועד תעבור פעולת התשלום. באופן יותר קונקרטי ומעשי, אנחנו גם לא תמיד יודעים להגיד למשלם באיזה מועד זה יעבור. ואני אתן כמה דוגמאות. קודם כול, לפי מה שכתוב כאן, נותן שירותי תשלום למשלם צריך להודיע מתי יעברו הכספים למוטב. נותן שירותי תשלום למשלם לא מעביר את התשלומים למוטב.

הוא מעביר את הכספים או לנותן שירותי תשלום למוטב או לנותן שירותי תשלום למשלם אחר.

בפעולה רגילה, אף פעם אנחנו לא מעבירים למוטב. אנחנו תמיד נעביר לנותן שירותי תשלום למוטב.

כאן המילים "לזכות המוטב" הן פשוט לא מעשיות, כי אנחנו לא יודעים מה מערכת היחסים בין נותן שירותי התשלום למוטב ובין המוטב. במערכת תשלומים יותר מתקדמת שבה יש שרשרת של פעולות, ברור גם לכם שיהיו מספר נותני שירותי תשלום למשלם.

אם אנחנו הראשונים בשרשרת, או באמצע, אנחנו נעביר את התשלום לנותן שירותי תשלום למשלם.

גם למוטב וגם לנותן שירותי תשלום למוטב אם אני מעביר את התשלום לנותן שירותי תשלום למשלם, אני לא יודע מתי הוא יעביר ומה מערכת היחסים שלו. אני אתן דוגמה,

בכרטיס אשראי חוץ בנקאי - - - אין לנו מחלוקת על העיקרון. אז אפשר לענות ולחסוך את הדוגמאות, בסדר? אני רק רוצה להוסיף עוד דוגמה לגבי מט"ח והעברות לחו"ל. אז גם לא תמיד יודעים מתי זה יעבור, במיוחד כשהמוטב מקבל כסף במטע חוץ לפעמים יש עוד פעולות שהוא צריך לעשות מול בנק correspondent על מנת להמיר את הכסף.

אנחנו חושבים שזה לא סעיף מעשי וצריך להסתפק בסעיף 13, שגם מחייב אותנו לתעד וגם מאפשר ללקוח תמיד לבקש ולקבל את המידע מתי הפעולה תבוצע על ידי אותו נותן שירותי תשלום.

אז אני אגיד קודם כול על העיקרון. אנחנו לא מסכימים עם האמירה שמספיק לתעד. אנחנו חושבים, כמו שאמרתי קודם, שלא הלכנו רחוק כמו ה-PSD בזה שקבענו לכם מתי אתם צריכים להעביר את הכסף, אבל לדעתנו, המינימום הוא שאתם צריכים לגלות ללקוח. זה חלק מהגילוי, שהוא פרט מהותי בעסקה, לגלות ללקוח מתי הכסף הזה הולך להיות מועבר על ידכם. על ידנו? לא בהכרח מתי הגיעו אליו?

בגלל שבאמת, כמו שאתם אומרים, יכולים להיות הרבה דברים שלא תלויים בכם. הכוונה היא מתי הפעולה תבוצע על ידכם. אז אם אפשר שני דברים בעניין הזה. אחד, זה באמת לחדד מתי אני אמור להעביר את הכספים לטובת התשלום. והדבר השני זה, אם אפשר לתת גילוי גנרי או בהסכם ההתקשרות או באתר האינטרנט ולא על כל פעולה ופעולה להתחיל לתת הודעה נגדית. זה נראה לנו לא מעשי. אם אפשר לחשוב על דרכים לפשט את זה. אני חושבת שלתת בחוזה מסגרת, או איך שלא תקרא לזה, את כל סוגי פעולות התשלום האפשריות ואת כל המועדים לביצוע שלהם שם זה פחות מעשי ללקוח מאשר כשהוא עושה את ה"שלח" כשקופץ לו פה pop up שאומר

יועבר מחר, יועבר בסוף יום עסקים הבא. אגב, זה משהו שאתם עושים גם בהקשרים מסוימים.

כשרוכשים ניירות ערך תמיד אומרים לך מתי זה יבוצע. זה לא נראה לי. יכול להיות שזה דורש מכם איזושהי רמה של פיתוח, אני לא אומרת שלא. אבל זה נראה לי משהו שהוא מצדיק את הדבר הזה. זאת העמדה שלנו. תכתבו "יועמדו" במקום "יועברו". לא, "יעביר". פשוט לא לדבר בלשון סביל, אלא לכתוב "יעביר".

"יועמדו לזכות המוטב". טוב, אתם תעשו את החישוב שלכם. משרד המשפטים, נראה לי שהעברית שלהם לא כאילו, קצת בסדר.

אז אתם תתקנו את הנוסח לגבי דבריו? אני אומרת שאנחנו יכולים לבחון האם לחדד את הנוסח לעניין זה. אני רק רוצה לומר משהו, איגוד הבנקים היקרים, כשאומרים "נבחן" זה לא אומר שזה יקרה. כשאומרים "אנחנו לא מתכוונים" זה לא אומר "הבטחתם לבחון", בסדר? דובר: למדנו את זה על בשרנו. כן, בבקשה. אני עורך דין עידו מלין, חברת GMT. עולם העברות,

מרבית היושבים רגילים להעביר דרך הבנקים והדברים אולי מאוד-מאוד ברורים וניתנת הוראה אלקטרונית וזה מגיע, אבל כאשר מדובר בהוראה שניתנת באמצעות סוכנים וסוכני משנה, יש בדיקות שכולנו מחויבים עליהן, בדיקות של הלבנת הון, ולוקח זמן כשבודקים. עכשיו אפשר תמיד להגיד את הזמן: יועבר תוך 24 שעות, אבל בכפוף ל-4,3,2,1. לא נראה לי שזו הייתה הכוונה שלכם במה שקבעתם פה, אלא ליצור רמת וודאות אצל הלקוח מתי זה יעבור. עכשיו זה לא יכול לקרות, כי מאחורי כל העברה כזאת ישנן בדיקות גם אצל המעביר, גם אצל אותו אחד שמקבל את אותה הוראת התשלום, גם אצל המעביר גם אצל המקבל. והבדיקות האלה מאחר וגם בעולם הבנקאי, כמו שאמר מקודם מאיגוד הבנקים, הן עוד יותר לא וודאיות אצלנו הן עוד יותר לא וודאיות. וצריך להבין שיש פה רגולציה. וכמו כאן בישראל תקבולים שמתקבלים מתעכבים יותר מ-24 ו-36 שעות ולפעמים גם 180 שעות,

אי אפשר לעמוד סביב הוראה כזאת, כי אין לה שום וודאות רגולטורית. אז איך אני יכול להתחייב על משהו כזה?

אני יכול לכתוב הוראה כללי: יועבר תוך 24 שעות בכפוף לכך שלא ימצא שום דבר שקשור להוראות איסור הלבנת הון בארץ ובעולם. זה משהו שיהיה מקובל? אני לא חושב שזה יהיה מקובל. אבל אין אפשרות אחרת. אני מדבר על המציאות. כך עובדת המציאות. ישנן הוראות שלוקח לפעמים שבעה ימים, גברתי, עד שהן מגיעות ולא באשמה של אף אחד, כי צריך לעשות בדיקה אחת באירופה, וצריך לעשות בדיקה אחת אחר כך בברזיל, ועד שהתשלום בסופו של דבר מגיע, לוקח לפעמים חמישה ושבעה ימים, כי כולם בדרך שואלים שאלות. אז איך אני יכול להתחייב על משהו כזה? אבל ניתן להניח שיש איזושהי מדיניות שלכם, שלא כל הוראת תשלום עומדת בפני עצמה ולכל אחת יש את הבחינות המיוחדת שלה,

אני לא יודעת, זמן לראות - - - לא. זה לא מדויק. הבחינה שאנחנו מבררים זה בדיוק הצו שנדון בו בימים הקרובים, בצו איסור הלבנת הון לנותני שירותים פיננסיים, שיחול גם על העברת הוראות תשלום. הבדיקות הן בדיוק ספציפיות. ואני לא יכול להתחייב. לפעמים ישנו סגמנט שעולה תוך כדי העברה ועוצר את ההעברה. אז תגיד, שאני אדע. אם האמירה תהיה אמירה כללית, התחייבות ל- ובכפוף לקיום יתר ההוראות הרגולטוריות הקיימות, זה משהו שאני יכול לעמוד בו. אבל בפועל הלקוח לא יכול לבוא אליי בטענה, ואני לא אכתוב לו "24 שעות"; ואחר כך יכול להיות שהכספים בהחלט יתעכבו. אני לא מבין. יש דוגמאות למכביר. אפשר גם לקבוע לוחות זמנים של שעתיים, אבל אז יהיה עיקול מצד בית משפט - - - אנחנו

אם בתחום העיסוק שלך יש עניינים של הלבנת אז תשקף את זה ללקוחות.

אם הסעיף אכן יאפשר לא רק

נותן שירותי התשלום למוטב והמוטב רשאים להתנות בחוזה שביניהם על הוראות סעיף קטן (א); התנו כאמור, יפרט נותן שירותי התשלום למוטב,

אנחנו פשוט מבקשים שגם יהיה איזשהו פירוט בדיווח על כל הסכומים שהתקבלו והסכומים שמנוכים, כדי שבאמת המוטב יידע שמי שהעביר לו את

ואת הסיפה הוספנו באמת מטעמים שמהעולם של איסור הלבנת הון ומימון טרור. אני כבר אקדים תרופה למכה. הגיעו אלינו הערות לגבי זה שביקשו שנוסיף גם הבהרה:

המנפיקים מקבלים את המידע מתי שהעסקות משודרות אליהם. לצורך העניין, גם יכול להיות סוגי עסקאות, כמו במלונאות או בהזמנת כרטיסי

לאישור,

אבל זה אישור.

העסקה. בסדר. לצורך העניין, יכול להיות שאתה תעביר ולא

קודם כול, מתלונות אנחנו יודעים שיש הרבה

הרבה פעמים הרישום של שם המוטב הוא לא נכון ומדויק. ואז הצרכנים לא מצליחים להבין מי הוא והם מתחילים

חלק מהפרטים שמבוקשים לגלות מופיעים כבר בהוראה 470,

ככל שהוא יודע את זה מהסולק. בסעיף כתוב: "שם הספק המוצג ללקוחות,

וזה מוסדר שם כבר. אז אני לא יודע - - - אבל אתם מדברים על כרטיסי אשראי,

אני רק אציין שבאמת בהתייחס להערה של לאומי

ואז יש בעיה לקיים את הסעיף, אלא אם כן

ותבהירו שזה המועד שבו הוא נרשם בבנק. זאת אומרת, לא בהכרח שהפקידו בדרך כזו או אחרת

זה 82 (2) ל-PSD2 או לחוק אנגלי?

לדעתי,

זו הערה בעצם שאתם מבקשים שההודעה לא תהיה בכתב. אנחנו לא אומרים שהיא לא תהיה בכתב, אנחנו אומרים

אבל אם אני שולח לו בכתב,

אם אני לא יכול לשלוח וואטסאפ או מייל, ואם אני שולח לו מכתב אז אני חושב שאם אנחנו רוצים להגן על הלקוח, אז יש לקוחות שעדיף שהפקיד ירים אליהם טלפון און-ליין ויגיד להם: יש בעיה כזו וכזו, בואו

הסברת באופן שהוא לא הבין? אז לא קיימתי את הדין. בסדר. איך הוא יוכיח את זה? כל הרעיון הוא לייצר נטל הוכחה שמוטל עלייך, שעמדת בדרישות. - - - כן, אבל באופן שאתה מציע,

יש עוד הערות לגבי הסעיף?

ותפקיד. אני ברוך אלפיה, יועץ בעולם כרטיסי אשראי. אני רוצה לחדד דווקא את הנקודה שהועלתה

המסרב לבין מי שאמור לקבל את השירות, דהיינו, הלקוח. אם אני נמצא בניו

אבל יכול להיות שבאמת

הדברים שהם דברים מיידיים, מה שנקרא,

לרוב אנשים כתב זה ההפך תמיד פה חברינו מבקשים רק להבהיר שכתב זה באמצעים אלקטרוניים וגם בצ'אט וגם

אם כל ההתנהלות שלו היא מקוונת ואון-ליין - - - לא,

למי שאין את הכלים הללו,

כי לאלה שאין להם זה לא יעזור, גם אין מיידי. המיידי זה רק שאתה חייב לשלוח מישהו לחפש אותו בניו יורק. זה לא

אבל לפעמים גם עצם הסירוב יכול לחשוף את האופן שבו נותן שירותי התשלום מנהל את הסיכונים, או לפגוע בניהול הסיכונים. ואנחנו נבקש שהפטור יורחב גם לכך שאם זה פוגע בניהול הסיכונים של נותן שירותי התשלום,

ראינו את ההערה, אנחנו לא מקבלים

והרעיון הוא למצוא באמת שם קוד לכל דבר כזה שיכול לתת את המענה ולא להיכנס - - - אם אפשר?

הבהרה, שכשמדברים על סיכול המטרה שלשמה נדרש

כי המונח "סיכול מטרה" כשאנחנו מדברים על פגיעה בניהול הסיכונים בעצם זה סוג של סיכול

והפטור שמדבר על סיכול המטרה שלשמה נדרש הסירוב, אז פירוט כזה במצב של חשש לשימוש לרעה שלו עצמו, לאו דווקא של מישהו אחר,

ואנחנו חושבים שנכון יותר להשאיר את זה בעולם הזה. וכמו שלא איפשרנו לגבות עמלה גם לא קבענו חובות בדבר הדברים שצריכים להיעשות ללא עמלה. אנחנו משאירים את זה לעולם הרגולטורי. העולם הזה קיים

דובר:

זה מה שהיא אמרה.

עוד מישהו?

סעיף 17. רגע.

אני נטע דורפמן,

ההתייחסות של הסעיף היא פשוט לסיטואציה שיש שני נותני שירותי תשלום, אחד למשלם ואחד למוטב. אבל במצב שאין שני נותני שירותי תשלום

לפי מה שאת אומרת.

אנחנו לא מעמידים אשראי. יש לנו הסכם איתו שפעולת התשלום היא שהוא יקבל את הכסף בכל מקרה. אני יכול להסביר איך PayPal פועלת, אבל ברגע שאתה מאפשר לבטל את פעולת התשלום אז המשמעות היא שלמרות שהמוטב לא יקבל- - - קיבל מכם כסף.

אז אתם סוג של סולק אם כך, כי זה מה שהסולקים היום עושים. הם נותנים הבטחת תשלום לבית עסק. אני לא מצליחה זה נעשה כחוק. אז מה - - - אז או שלא הבנו את הדוגמה אולי. PayPal,

כן, כן.

כבר אמרנו. דרך אגב, יכול להיות מצב שבו בית העסק גם בחו"ל, זה לא חייב להיות

לא, כי אם אין אפשרות, אז הוא צריך לדעת גם את זה.

מהנוסח צריך להשתמע שיכול להיות מצב שפעולת תשלום היא

" אני אתן רגע רקע כללי.

ששם יש יותר קושי או לא ניתן לבטל בעצם הוראת תשלום כבר ניתנה.

ועוד הערה מאוד

בין הנוסח הקיים היום בחוק כרטיסי חיוב לבין הנוסח הזה. ואני אתן לכל אחד מהם להציג את ההערות. איזה שינוי?

יש שינוי אחד שלא לגביו הערו, אבל הוא שינוי לטובת הצרכן,

אז גם מה שדיברנו,

בעצם להרחיב את זה. והערה נוספת היא שכישלון התמורה, אם אמרנו שאנחנו רוצים לשמור על כישלון התמורה פשוט, אז בעצם הייתה עוד בקשה להרחיב שגם אם כישלון התמורה יהיה

אבל אני חושבת שעדיף שאמון הציבור יציגו את

פוגעות בעסקים הקטנים,

וראוי שתעשו חשבון נפש, כי אני במלחמה - - - רגע, אבל עזוב עכשיו חשבון נפש.

לאומי קארד באמצעות פקיד 11.5 שקלים, לא ישיר 10.4 שקלים.

חבר הכנסת מיקי לוי, תקשיב שנייה.

אתה רץ עכשיו לישיבת הסיעה

מכיוון העמלה היא בחוק היא 0.7%, וזה בסדר,

אני באתי ואמרתי: בואו נלך על 1%,

עצמה זה יתפרס וילך ל-1.25%. אנחנו עשינו - - - כן. אתה אומר שעכשיו זה לא לפי אחוזים. עכשיו

לא, חשבתי שזה קורה עיוות במוצרים קטנים. אני הזמנתי פיצה הביתה, אכלתי אותה,

אז יותר משתלם להם לעשות הוצאות זה נאו-קלאסיקה. גברתי, שופרסל ורמי לוי משלמים, בנוסף לצולבת,

החוק אומר 0.7%. בעל המוסך ובעל הפיצרייה

גברתי, אם אפשר משפט אחד רק? כן. אני מציע שחבר הכנסת הנכבד, כדאי שהוא יגיע לדיון מחר ב-12:00, כי כפי ששמענו עכשיו ממשרד המשפטים,

יש לנו איזה "נאמנות בתרבות" וזה, ובלגן תוך כדי. סליחה. הישיבה ננעלה בשעה 14:08.